ערב טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט. אני מודה לכם גם על השלמת הדיונים מחוץ לדיוני חברי הוועדה בשעות האחרונות וגם על ההימצאות שלכן ושלכם בשעה המאוחרת

זה עלה בדיון הקודם. כל גורמי הקהילה צריכים להיות באותו אזור. אני אקריא את הסעיף לאחר התיקון.

ולכן ברור שצו כזה יינתן בפועל רק לאחר שיח ותיאום עם שרי הרווחה והאוצר על מנת לוודא שיש מענה תקציבי ותקנון בשביל לאפשר את ההרחבה והפריסה.

לא בצו הזה אנחנו

הצו שאליו מפנה סעיף קטן (4) מדבר על צו אזורי השיפוט. בעצם הקמה של כל בית משפט תהיה טעונה צו של שר המשפטים שאומר בית משפט קהילתי באזור שיפוט איקס.

אני לא אפגע בעיקרון השוויון בלי הסיפור הזה. לדעתי זה לא עומד בפרמטרים חוקתיים. אני לא יודע למה התכוונתם. האם סעיף קטן (4) מפקיע את ההוראה שבשנתיים

בלי הדבר הזה אני לא מרגיש שהחוק מוכן. גם הצו צריך להסדיר את זה.

הצו לא יסדיר את זה כי אלה המקרים בהם אין סמכות שיפוטית.

אבל כשאין, צריך לומר במקרים שאין. חברים, אנחנו סיכמנו על סמכות שיורית להעברה.

אנחנו נחזור בשעה 20:10. לא כדאי להשאיר את זה

תהינו אם ניתן לדחוף את חברינו ברשות המבצעת בהקשר

אפשר להציע הסתייגות. לא.

כן, אבל לבחון את זה עוד שנה. את רוצה, תציגי הסתייגות. אני

לבין ההוראה בסעיף קטן (4). אם אנחנו מקבלים את התזה שגם בתקופה הזאת אפשר, בעצם אולי הדרך לטפל

ככל שפותחים עוד בתי משפט קהילתיים, אני רוצה לומר לפרוטוקול שהציפייה שלי אני חושב שלנו שבד בבד עם הרחבת בתי המשפט הקהילתיים, השר יבחן את התוספת והמגמה צריכה להיות מגמה של צמצום העבירות בתוספת ככל שיש יותר

מצא השופט כי אין להמשיך לדון בעניינו של הנאשם בבית משפט קהילתי לאחר שהוגש תסקיר קהילתי והנאשם הודה בביצוע העבירות שבכתב האישום, השופט הקהילתי ייתן הכרעת דין בעניינו ויגזור את דינו של הנאשם. בסדר גמור. על זה דיברנו ואתה העלית את הנושא של החזרה מהודאה. כן. ברגע שאדם חוזר בו מן

למה לא גם לשר המשפטים? אפשר גם לשר המשפטים. אני מבקש שזה יהיה לשתי הרשויות, לנשיא בית המשפט העליון ולשר המשפטים. לגבי רכז בית משפט קהילתי. הממשלה כן מבקשת להשאיר את הנוסח הקיים ולא לכתוב במפורש הנהלת בתי המשפט אבל ייאמר לפרוטוקול שזאת

לגבי התיקון לתוספת השמינית, אמרנו קודם.

עבירה. בגלל שיש דיונים בוועדה שלנו לגבי

אני מציעה שבאותה מסגרת כן

אני גם אגיד לפרוטוקול שאנחנו ביררנו את העשייה של

וזה מהלך תקין.

בסדר. אנחנו מדברים על 1 באוגוסט. "יעמוד בתוקפו בתקופה של חמש שנים מיום התחילה".

החוק עומד להוראת שעה של חמש שנים. הסיפור של השלוש שנים הוא רק לאותו

הוא למעשה יכול לאכוף את הצו של שר המשפטים, על אף האמור לעיל. האם זה אוכף את הצו של שר המשפטים לעניין המקום? כן.

אני רוצה לראות שאנחנו משקפים את זה גם בכתיבה. חקיקה ראשית גוברת על צו. איך אנחנו מוודאים שזה באותו מחוז? נכתוב באותו

הרציונל אדוני. לא.

אנחנו בבלבלת מיותרת כי אותי עכשיו מעניין לשון החוק.

יש שתי סיטואציות שאנחנו צריכים לתת עליהן את הדעת. סיטואציה אחת היא שנדון הליך פלילי בבית משפט שלום

נכון? עד עכשיו בסדר.

כרגע לשון הסעיף ב-220ג(ב) תומכת באופציה הזאת אבל היא לא ייחודית לאופציה הזאת מכיוון שלא מתוארת כאן הסיטואציה של להעביר למקום

קהילתי, בסיטואציה השנייה, אדם מתגורר במקום שהוא לא באחד משטחי השיפוט של בתי המשפט הקהילתיים.

תסבירו מה המחשבה.

ההצעה כרגע היא לפרק את סעיף 220ג. אולי קודם נאמר מהותית את ההסכמה.

הרעיון הוא שההבחנה תהיה בין סיטואציה כאשר מקום מגוריו של אדם הוא באזור השיפוט של בית משפט קהילתי-

לשם כך גם צריך את האישור של נשיא בית משפט השלום באותו

נהנינו ביחד ולכן שמים סעיף קטן (ג) האומר שעל אף האמור בסעיף קטן (א4), רשאי נשיא בתי המשפט הקהילתיים להורות כי עניינו של נאשם יהיה נדון בבית משפט

תלויה בפריסת בתי המשפט הקהילתיים.

החוק לא יובא להצבעה בכנסת הזאת אם מישהו חושב שזה יהיה. לא יהיה. תמשיכו בפיילוט.

הדרך היחידה שאני מוכן לאכול את

לא. אני לא מוכן. זה צמצום שלא דנו בו בוועדה. אדוני הציע לחזור לנוסח הממשלתי. נכון. בו הופיע סמוך למקום מגוריו. זה היה ונמחק. את מוכנים "או בסמוך אליו"? לא יהיה מקום מגוריו. כתוב גם בסמוך

עכשיו אתם באים ואומרים שאתם רוצים בצד האמירה שזה באותו בית משפט שלום גם לחזור לתנאי שהיה בהצעה הממשלתית, שזה באותו בית משפט שלום, ובלבד שהנאשם מתגורר באותו מקום או בסמוך אליו וזו הסיטואציה הראשונה. נכון? אבל לא צריך את שני התנאים. כן צריך את שני התנאים. זאת הסיטואציה של סעיף קטן (ב) כי זה דורש את הסכמת

עכשיו אנחנו יוצרים הוראה שהיא הוראה כללית שהיא גוברת על שני העניינים האלה שאומרת שבכל מקרה לנשיא בתי המשפט הקהילתיים יש סמכות להורות על העברת דיון לבית משפט קהילתי שאינו במקום מגוריו

לא צריך לסמוך את זה רק על סעיף (4) כי גם כאשר סעיף (4) ייעלם,

אנחנו נשארים עם סעיף קטן (4) כי סעיף קטן (4) קובע תנאי מהותי. נכון הוא גם נרמז בזיקה המקומית ב-220ג. אנחנו נשארים עם סעיף קטן (4). זה טיפה סרבול חקיקתי אבל יש כאן

עדיין הנשיא יצטרך לשקול והפעם הנשיא ישקול את זה מבלי שיש לו את סעיף (4)

אבל את זה הוא ישקול ב-220ג.

נשיא בתי המשפט הקהילתיים לא שוקל את זה

מכובדיי, המצוין הוא האויב של הטוב מאוד. זה הנוסח שאני מביא להצבעה. אני אומר שוב שבעיניי, כדי שהדברים יהיו רשומים בפרוטוקול בצורה מאוד ברורה, ניתנות כאן שלוש שנים בהן היעדר זיקה מקומית או מצב שבו הנאשם לא מתגורר במקום שיש בו בית משפט קהילתי או בסמוך אליו, זאת טענה חזקה לדחיית הגשת העברה שמוגשת לנשיא בתי המשפט הקהילתיים כי זה תנאי מהותי לכניסה לתהליך. אבל הגרייס הזה הוא לשלוש שנים בלבד. אנחנו לא רואים את זה כתנאי מהותי שצריך לעמוד למשך כל הוראת השעה.

כדי שבעוד שלוש שנים יחזרו לזה, שלטעמי הכנסת לא צריכה להאריך את הוראת השעה הזאת של השלוש שנים. לכן סירבנו לעניין של צו באישור ועדת חוקה ואנחנו דורשים שהארכת הוראת השעה הזאת שאני מקווה שלא תגיע תיעשה בחקיקה מלאה ואם לא תעמדו בפריסה ארצית של בתי המשפט הקהילתיים, או שתשנו את החקיקה, את הוראת השעה, או שנשיא בתי המשפט הקהילתיים לא יוכל להסתמך על הזיקה המקומית שהוא מסרב באופן סידרתי להעברה לנתיבים קהילתיים. אני אומר את זה לפרוטוקול. זו המשמעות של הדברים. אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה במעקב השנתי שלנו. גברתי היועצת המשפטית, זה מקובל? אני אבקש שתהיה לנו אפשרות להדק טיפה את הנוסח. זה תמיד. השאלה היא האם אנחנו יכולים להצביע על הנוסח הזה עכשיו. אם תיתקלו בבעיה, אנחנו תמיד רשאים. אני אעשה כמנהג האהוב עלי, אני אתמוך ומיד אטיל רוויזיה. לנו יש אינטרס להניח את הצעת החוק הזאת על שולחן המליאה מחר כדי שביום שני יוכלו להצביע עליה. אני מצביע בעד הצעת החוק הזאת. אנחנו מאשרים אותה. לצורך דיונים, כדי לתת לכם קצת שהות לראות אם צריך להחזיר את זה כאן להצבעה, אני מודיע שאני מטיל רוויזיה. אם מחר תאמרו שהנוסח משויף ומדויק, אני אמשוך את הרוויזיה. שהחיינו.

אישור הצעת החוק והעברתו למליאה לקריאה שנייה ושלישית? הצבעה אושר הצעת החוק אושרה פה אחד.

יישר כוח.

רבה.

22:25.